הדיון הקודם פה נמשך מעבר לצפוי. תודה רבה גם למי שמכבד אותנו בנוכחותו. הדיון הזה מבחינתי הוא אחד המשמעותיים ביותר מכיוון שהוא מאפשר לי ולכולנו להניח רק לרגע בצד את כל העמדות הרשמיות של משרדי הממשלה ולשמוע מה קורה באמת, מה קורה בשטח מכמה שיותר נציגים, גם של מגדלים וגם של ארגונים וגם של הרבה מאוד אנשים שהמון שנים גם עסוקים בזה תקשורתית ובעוד הרבה מאוד אלמנטים של מה באמת קורה ביום-יום במדינת ישראל ביחס לקנאביס, בהמון המון היבטים. העמדה שלי היא באופן יחסי די ברורה ואני לא רוצה עכשיו להכביר במילים אלא בעיקר לשמוע. אני כן אגיד שבסופו של דבר התפקיד שלנו כחברי כנסת, אני ודאי מרגיש את זה על עצמי, גם בימים הספציפיים האלה, זה להבין שההתייחסות כרגע בתוך הקואליציה, בתוך הכנסת לקנאביס היא מורכבת ורגישה, וזה מכריח אותנו וודאי אותי לעשות עבודה אמיתית של הבשלה גם עם חברי הכנסת, גם עם משרדי הממשלה, ולהגיש את הצעת החוק בבשלות המיטבית גם כדי שהיא תעבור בכנסת וגם כדי שמשרדי הממשלה יהיו שותפים לתהליך. אני חושב שבסופו של דבר מטרתנו בסוף זה להיטיב עם כל כך הרבה, מאות אלפי אזרחים שכבר הרבה שנים גם בעיני נעשה להם עוול, בכל היבטי ההפללה וגם ודאי המדינה לא נתרמת מהאופן שבו זה מטופל. אבל אני עוצר פה ואומר שבסוף הדיון הזה אני ממש אציג בקצרה את התכנית שלי לאיך נכון להוביל את השינוי בתפיסת הקנאביס של מדינת ישראל. אבל את זה אני אעשה ממש בסוף הדיון. עכשיו אנחנו נתחיל ממש לשמוע כמה שיותר נציגים ונציגות. אני אומר מראש שככל שתהיו יעילים ותמציתיים נצליח לשמוע יותר קולגות שלכם, אז גלו התחשבות. זה נכון בשביל השותפים. אנחנו נתחיל עם יפעת קריב, גם ח"כ לשעבר וגם עסוקה כבר המון שנים בתחום. היא סמנכ"לית קשרי ממשל וקהילה בתיקון עולם ורלוונטית מאוד לדיון. בבקשה יפעת.

תודה רבה על זכות הדיבור. קודם כל אני רוצה להודות לך ולכל חברי הכנסת שמתעסקים בנושא הזה, זה מאוד חשוב, פתחת ואמרת על המעורבות הלא פשוטה שיש היום בכנסת סביב הנושא של הקנאביס וקודם כל התעשייה רוצה להודות לכם על כל העניין בדיון הזה. מה שלנו מאוד חשוב זה קודם כל רם שפע, ח"כ, להזמין אותך ואת חברי הוועדה לביקור במפעלים ופגישה עם כל מנכ"לי החברות. מבחינתנו זאת אמירה מאוד משמעותית כי יש מפגש מאוד משמעותי עם המטופלים, עם החקלאים ועם התעשייה. אנחנו גם מזמינים אתכם בשם כל התעשייה לבוא ולהיפגש עם מנכ"לי כל החברות כי אנחנו מאמינים שיש עבודה מאוד משמעותית לרגולטור ולתעשייה כדי לקדם את הקנאביס בישראל. ההשקעה שנעשתה היום במפעלים היא השקעה עצומה. אנחנו רוצים לתת למטופלים את המוצר הטוב ביותר שמתאים לתקנים הישראליים ומתאים בעצם לתקנים האירופאיים. כשבעצם המטרה תמיד לראות את המטופל במרכז, לראות איך אנחנו מנגישים לו את המוצר הטוב ביותר, אבל לחזק את המו"פ, את המחקר, את צורות המתן, כמובן את הייצור. אם אנחנו נסתכל על הרפורמה ונסתכל על דו"ח מררי, על עמוד 93, בעמוד 93 במסקנות הוועדה נאמר באופן מפורש, יש לי את הציטוט ואני אקצר אותו, שיש צורך להכיר במציאות שבה יש שימוש מרובה בקנאביס באוכלוסייה הישראלית. נוצרה מציאות שלמה שבה ציבור שלם עובר על החוק. בעצם מה קורה היום? ציבור שלם בישראל משתמש בקנאביס, לאו דווקא בקנאביס הרפואי שמגיע מהמפעלים, קנאביס שאנחנו יודעים לפי דו"ח מררי שהופק על ידי הכנסת, אנחנו יודעים שבעצם הוא מדבר על הלגליזציה ועל אי ההפללה, יש שם שימוש נרחב במוצרים שהם לא חוקיים ובעצם אנחנו באים ואומרים, התעשייה, 'בואו נהפוך את זה לחוקי'. המטופלים אומרים את זה, התעשייה אומרת את זה, דו"ח מררי אומר את זה, ופה צריך להיות השיתוף פעולה הכי משמעותי שלנו. איך הופכים את כל התעשיה לחוקית, זה צריך להיות מהלך באמת פשוט, ואני רוצה שזה יקרה בכנסת הזאת. לא רק אני, כולנו רוצים. לא לגלגל את זה לכנסת הבאה, לא לגלגל את זה עוד שנים קדימה. יש פה מהלך מאוד משמעותי והתעשייה מוכנה לשתף פעולה בכל מה שצריך. אנחנו רוצים לעבוד יד ביד, ההצלחה זה שיתוף פעולה בין המגזר העסקי לבין הרגולטור, אנחנו רוצים להגיד עוד משהו, נושא ה-CBD, התקנה מוכנה. היא מוכנה. צריך רק להעלות אותה אצלך בוועדה או בוועדה אחרת שאתם תחליטו עליה. התקנה נכתבה, מוכנה לחקיקה. אל תעכבו את זה יותר, בואו נעלה את זה, הכל כתוב, הכל מוכן. בכנסת הקודמת זה הגיע לדיון האחרון בוועדה ובאותו בוקר בכלל לא עלה לדיון. פשוט לקחת את החומרים ולהעלות אותם. בכל העולם כבר מאשרים CBD, הוא מחוץ לפקודת הסמים, בישראל עדיין השימוש ב-CBD גורם שוב פעם לאוכלוסיה להיות עבריינים, לעבור על החוק. צריך לשנות את זה. דבר אחרון שאני אתייחס אליו כדי לתת לכולם את זכות הדיבור, זה הנושא שבעצם הכנסות מלגליזציה או הכנסות השימוש הנרחב בקנאביס באופן חוקי יאפשר להקים קרן במימון ציבורי לקנאביס הרפואי למטופלים ולחולים. היום בעצם הנושא של המימון הציבורי או הכנסת המוצרים לסל התרופות לא קורה בפועל. מתוך דאגה אמיתית למטופלים, הכנסות הלגליזציה, הכנסות שכל התעשיה הזאת תהיה חוקית יאפשרו לנו לתת למטופלים גם עוד מחקר, גם מו"פ, גם פיתוח של צורות מתן ובעיקר מימון ציבורי. שזו המשימה המשותפת של כולנו, לעזור למטופלים. תודה רבה. הלוואי וכל הדוברים/דוברות יהיו כאלה יעילים ותמציתיים, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול. אמרת 'כל המנכ"לים'. תגידי רגע את הממשק שיש ביניכם, בסוף אנחנו מדברים על תעשיה. נשמח בכל זאת להבין. בשם התאחדו התעשיינים בישראל יש פורום שמרכז את כל המנכ"לים של המפעלים בארץ שבעיקר מתעסק בנושאים של רגולציה. אני באה להגיד רק בשם הפורום שנשמח שחברי הוועדה יבואו לבקר באיזה שהוא מפעל, כל מפעל טוב בעינינו. ייפגשו עם פורום המנכ"לים ובעצם יקשיבו, קודם כל לתעשייה. זו תעשיה שהולכת יד ביד עם הרגולטור ויד ביד עם המטופלים. אנחנו ביחד. את משתמשת בביטוי 'מפעל', אני אתייחס לזה אחרת, אבל כמה כאלה יש? יש בארץ שישה עד שמונה מפעלים שהושקעו בהשקעה כספית של מאות מיליוני שקלים. בעצם כל המפעלים מיועדים לייצר את התקן הגבוה ביותר והאיכותי ביותר של ה-IMC, GMP של הקנאביס הרפואי, אבל כל המפעלים גם מוכנים לייצוא לחו"ל וכרגע נמצאים בהליכים של קבלה של תקן EU GMP שזה תו התקן האירופאי שיאפשר גם יצוא מישראל ויאפשר כמובן יצירת מקומות עבודה וירחיב את כל התעשיה הזאת. דרך אגב, כמו שעשו בקנדה. קנדה מייצאת, דרך אגב, לא מקבלת סחורה מישראל, אבל כן מייצאת לישראל, אבל התעשיה הזאת היא תעשיה שיש בה הרבה מאוד יצוא, היצוא שוב, יאפשר לחזק את תצורות המתן למטופלים בישראל, את המחקר וכמובן את הכלכלה הישראלית ביצירת מקומות עבודה, וזה גם משליך על החקלאות. אז נשמח לארח אתכם. תודה רבה. אני תיכף אספר, הייתי כבר בכמה מקומות, אבל בסדר גמור. תודה רבה. זו הזמנה חשובה והשיתוף איתכם הוא, חשוב מאוד לשמוע. לא צריך להסכים להכל אבל חשוב מאוד לשמוע חד משמעית. משפט אחרון. בואו נהפוך את התעשיה הזאת לחוקית. הלא חוקי פוגע בכל המדדים בחברה הישראלית. אנחנו בכיוון. נראה לי שזה די ברור. אני אחרי זה אתייחס לאיך ואפילו ללוחות זמנים משוערים. אני רוצה עכשיו לעבור לנעה בראל, מנהלת חברה, חוות גידול להבנתי, ותיכף תספרי עוד דברים, ואת גם מהערבה שזה מבחינתי תמיד נקודת זכות אבל זה בהקשר אחר. בבקשה. קודם כל באמת שלוום ותודה שאתם מייצרים בכלל את הפורום הזה, זה לא מובן מאליו וזה סופר מרגש. אני גם חקלאית קנאביס בערבה ואני גם אמא לארבעה ואני מציינת את זה כי אני מעריכה שבהמשך הדיון גם יכולים לעלות חששות ובתור אמא אני מאוד מבינה אותם ומזדהה איתם ואני חושבת שצריך גם לתת להם מקום. אם הייתי צריכה להגיד במשפט את מה שבאתי להגיד היום, הייתי אומרת חברים, תתעוררו. יש חוף, החוף קיים, חוף הים קיים, ועכשיו בואו פשוט נשים שם את המציל שיכווין את זה ויעשה את זה בצורה הנכונה. למה אני מתכוונת? כבר היום אנחנו יכולים לראות שהשוק השחור, מתגלגלים בו מיליארדים של שקלים בכל שנה, זה כסף על הרצפה, זה כסף שיכול להיות ממוסה, ולחזור למטרות סופר חשובות כמו חינוך. על ידי לא לדבר על הנושא, על ידי לא להנגיש אותו, אנחנו לא משפרים את המצב, אנחנו רק מעלימים ממנו עין ונותנים לשוק השחור בעצם להמשיך לגמרי לשלוט.

כשמדברים על לגליזציה ומדברים על הסדרה של כל העניין הזה, אני כבר אגיע למשבצת שלי בתור חקלאית מהערבה,

הנושא הזה בוער אני חושבת בהרבה מאיתנו שעוסקים בנושא, אבל כשמדברים על לגליזציה לא מדברים רק על תפרחות. יש עוד המון תעשיות שיכולות להנות מזה, אם אני מדברת עכשיו על המחקר שכבר מאוד מאוד משגשג, אם אני רואה המון תעשיות שנגזרות מזה, רפואה, תיירות, בדומה לענף היין יש כאן פוטנציאל שהוא מאוד מעניין ובתור תושבת הערבה כשאני מסתכלת על הערבה ומה אני הייתי רוצה בשבילה, אני חושבת שיש כאן איזו שהיא הזדמנות שהיא מאוד מאוד חשובה. אז גם כשמדברים על לגליזציה לנסות לפתוח את הראש ולא רק לדמיין עכשיו ג'וינטים בכל מקום. האספקט הכלכלי, טיפה דיברתי עליו, הייתי רוצה לתת את הערבה בתור דוגמה קצרה ואני מבטיחה שאקצר ולא אאריך מדי. בערבה מאז הרפורמה שנעשתה הוקמו ארבע חוות לקנאביס רפואי. אנחנו מדברים על עשרות משרות שהן יותר איכותיות מהרגיל, שהן רק עבור ישראלים. רם אני גם יודעת שהיית בסיור בערבה ושפגשת את 'עבודה עברית'. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל 30% מהחבר'ה של 'עבודה עברית', למי שלא מכיר אני אספר שזו תכנית לצעירים אחרי צבא שרוצים לבוא ולעבוד בעבודה מועדפת בחקלאות ונותנים להם את המעטפת הזאת על ידי עמותת 'בין השיטים' שפועלת בערבה, נותנים את המעטפת הזאת. היום 30% הולכים לעבוד בחוות קנאביס. אני לא יודעת אם אתם מבינים כמה זה מרגש בשבילנו לראות את כל הצעירים האלה. יש המון חיים סביב התעשיה. הושקעה בתעשייה הזאת רק בשנים האחרונות כמעט מיליארד שקלים, זה כסף שנשאר בארץ. זה כסף שמייצר תעסוקות ובעיני זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. רק בשביל הקוריוז אני את העבודה המועדפת שלי גם עשיתי בערבה במושב עין-יהב.

ב-2009-2010 עוד לא הייתה כזאת תעשיה משגשגת של קנאביס וחבל. ואם הייתה היית בא.

אז הפלפלים פרחו אבל זה כבר סיפור אחר ומאז קרו הרבה דברים.

בבקשה.

שבישראל באופן כללי כל הדבר הזה וכל האוטופיה הזאת שאני מדברת היא נורא בסכנה, כל הדבר הזה יכול להתפוצץ לנו בפרצוף בתוך שניה. היום אנחנו מסתכלים על עודפי ייצור שבעצם קורה, חוות היום מגדלות וגם דברים שהם מצוינים, בלי יכולת לשווק אותם. גם בגלל היבוא, שזה בכלל לא נושא שאני מתכננת להיכנס אליו וזה לא המקום ולא הזמן, אבל חייבים לראות איך לומדים מטעויות העבר. אני מכיר את עודפי הייצור אבל תגידי שני חסמים רגולטוריים שיושבים עליכם ומשפיעים מאוד והיית רוצה שישתנו. קודם כל אחד מהם, ואני אומרת את זה בשיא הכבוד לכל העוסקים בתעשייה, אחד מהם זה הכורח להעביר במפעלים היום. הכורח להעביר במפעלים פוגע באיכות והוא פוגע גם בחקלאים בסוף וזה לייצר עוד חוליה שלא צריך. באופן כללי גם בדיקות המעבדה בכל התהליך הם מוגזמים קצת. הדבר השני, ואני אומרת את זה שוב מתוך זה שאנחנו בשיתוף פעולה מדהים עם המשטרה שנותנים לנו שירות מאוד מאוד טוב במשרד לביטחון פנים ובמשטרה, אבל העניין

הוא עול מאוד מאוד כבד מבחינתנו. אני חושבת שבכלל עודף רגולציה בתעשייה הזאת זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת ואם עכשיו יוצאים במסע לטובת לגליזציה צריך להיות שולחן עגול עם כל הסקטורים, עם הסקטורים שבאים מהשטח, בדומה למה שקורה עכשיו ולראות איך לא הורגים את התעשיה בסוף עם עוד רגולציה. יש המון מודלים בעולם, יש 17 מדינות רק בארצות הברית ויש לנו את קנדה שכולנו מכירים, מדינות נפלאות שאפשר ללמוד מהמודלים שלהן ולראות איך בסוף לוקחים ועושים את זה בצורה חכמה. ואני כן עכשיו אדבר כאמא, מייצרים את החינוך ולוקחים את כספי המיסוי למקומות הנכונים, ולקחת שוב את התעשיה, להסתכל בצורה רחבה וללמוד וזהו.

תודה רבה. חלק מהכיוונים האלה, אנחנו ממש עסוקים בלתכנן אותם, בעיקר כדי לפגוש כמה שיותר. בבקשה מיקי עופר. אני מאוד אוהב לתת קדימות למי שנוכח, אנחנו אחרי זה נחזור לזום.

רק תציג גם את תפקידך לפרוטוקול. שלום לכולם. אני הרוקח הראשי של BOL פארמה, זו חברה שיש בה גם גידול גם מפעל וגם בית מסחר. אני רוצה קצת להרחיב ולהוסיף על דבריה של יפעת קריב. ב-2016 פורסמה החלטת הממשלה 1587. החלטת הממשלה הזו הייתה לגבי קנאביס רפואי. בעקבותיה הוקמו תעשיות עתירות ידע ועתירות כסף. כ-10 מפעלים, הרבה מאוד חממות וקיבלנו תקנים ועמדנו בכל התקנים הבין-לאומיים כמו שיפעת הציגה, IMC GMP, IMC GAP, good agriculture practice ו-good manufacture practice. עכשיו לגבי אותה רפורמה, לגבי הלגליזציה ולגבי הורדת הרגולציה. תראו, אנחנו הולכים לשפוך את התינוק עם המים. מכיוון שאנחנו רוצים שכל תושבי מדינת ישראל יקבלו את המוצר הכי טוב שיש. המוצר הכי טוב שיש זה מוצר ללא חיידקים, ללא עקת חיידקים, ללא חומרי הדברה, ללא מים מזוהמים שאיתם משקים, ולכל הדברים האלה יש את התקנים. בהסדרה הישנה לא בדקו שום דבר. לא בדקו עקת חיידקים, לא בדקו חומרי הדברה, לא בדקו כלום. אף אחד לא ידע כלום. היום העניין מסודר. יכול להיות שהרגולציה כרגע טיפה יותר קשה, יכול להיות שאפשר להקל, יכול להיות שהמחירים גבוהים. כולם יודעים שיש ועדת מחירים שיושבת על המדוכה כדי להוריד את המחירים. אבל ללכת ולעשות גידול שכולם יקבלו אותו ולא יהיה עליו שום פיקוח, אני חושב שזה בבחינת שפיכת התינוק עם המים. חשוב לי להגיד, לא הסברתי את זה מספיק בהתחלה. בסוף בעיני גם הקנאביס הרפואי, גם הקשרים של ניסיונות לחקיקה נפרדת של אי הפללה, כולם צריכים להיכנס לתוך מערך הרבה יותר גדול של מטריה רחבה, שעושים מהפכה בהתייחסות לקנאביס.

מבחינתי זו הסדרה,

כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. ברגע שנעשה את זה אז נוכל גם לתקן את העוולות המאוד מעמיקות בתעשיית הקנאביס הרפואי אבל בוודאי גם להיטיב עם החברה באופן כללי, עם הצרכנים שהם בצריכה עצמית, ואז גם כמובן נפתור את בעיית ההפללה. אבל בעיני זה צריך להיות מהלך רחב שכולל בתוכו את התחומים האחרים ולא הפוך. לצד הדחיפות המאוד ברורה של כ-100,000 מטופלים שמחר בבוקר צריכים שהמדינה תשנה את האופן שבו מתייחסים אליהם. אני רוצה להוסיף, בנושא ה-CBD, כמו שיפעת אמרה, תקשיבו, ההצעה כבר קיימת. CBD חופשי ברוב מדינות העולם. מדוע הוא לא חופשי בישראל? הוא לא אמור להיות סם מסוכן. הוא בבחינת סם מסוכן כאילו שהוא קוקאין או מורפיום. זה נכון, אנחנו נגיע גם לנושא הזה. חד משמעית יש פה עיוות שדורש תיקון. נמצא איתנו עו"ד חץ דוד יו"ר מפלגת עלה ירוק המחודש. אני נמצא אבל עדיין לא הגעתי למקום שאני יכול לדבר, אז ניתן לבא בתור ואני אדבר אחר כך. אוקיי. אנחנו סקרנים, אבל בסדר גמור. נעבור לעמרי פריש מכיוון שקודם בדיון הקודם לא הספקתי לתת לו את זכות הדיבור, אמנם בנושא אחר אבל נשמע את הזווית הזו. בבקשה עמרי.

תודה על הזימון. אני הקמתי את כפר איזון לפני 21 שנה,

אני מזמין אתכם לביקור בכפר שגם הסוגיות של תחלואה כפולה מהדיון הקודם שאי אפשר היה להיכנס לעומק, אפשר יהיה לצלול קצת יותר לעומק. אני רוצה להגיד משהו על סוגיית הקנאביס. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במקום, גם אנחנו בכל העולם, שהדיון הוא כבר לכל מי שיש לו עיניים בראשו, זו רכבת שכבר מזמן יצאה מהתחנה וצריך רק לעסוק בסוגיית התועלת מול הנזק, אבל לעסוק בזה בצורה מאוזנת ומקצועית. את הצד הפוליטי אני אשים בצד. כיוון שאת הצד של הביזנס לא צריכים אותי, יש מספיק יחסי ציבור ומספיק בעלי אינטרסים,

אני הייתי 25 שנה חקלאי, אז לכל אחד ולחברות. אני רוצה להציג את הצד השני ולהגיד לכם דבר כזה שאתם צריכים לדעת. יש מאות ואלפי פניות שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אלפים, אני מדבר על מאות אנשים שנפגעו רק מקנאביס, זה לא אומר שצריך לעצור את המהלך, זה אומר שצריך לתת תשובות לכל מיני סוגיות ואני מתכוון למה שאני קורא הגידור, לקחת כמה נושאים שחייבים לתת עליהם את התשובה, אני אגיד אם אתם לא יודעים, שאותה ועדה בין-משרדית של הלגליזציה שהגישה את המסמך המסודר שלה, ארבע פעמים נתנה לנו ולבוגרי הכפר את הזכות להופיע בפניהם, בפעם הרביעית הם אפילו באו לשש שעות לכפר, וכשאני מתכוון גידור, אני לא אצליח לפרט שום דבר, זה להגדיר אוכלוסיות בסיכון ולהגיד מה עושים איתם, להגדיר את נושא בני הנוער והצבא, מה עושים עם שתי הסוגיות האלה, להגדיר את נושא הנהיגה. אני לא ארחיב על כל אחד מפאת קוצר הזמן. את הזליגה של ארגוני פשיעה לתוך העניין, את הזליגה של הקנאביס לשוק הפנאי, אני מקווה שאתם יודעים שהיום אני מעריך ש-80%-90% משוק הפנאי של הקנאביס הוא קנאביס רפואי ולא שום דבר אחר. אמנות בין-לאומיות שאנחנו חתומים עליהן, להגדיר סוגים וכמויות ברזולוציה מדויקת של אנשים שבקיאים ולעשות הפרדה בין קנאביס וחשיש ושמן וזנים ו-CBT, לא ניכנס עכשיו לכל הדברים האלה, לתת תשובה לסמים הקלים החדשים שנכנסו ברגע שהקנאביס פינה את מקומו, לאורך שנים הקנאביס היה במשבצת הזו בעיני הצעירים וכפי שאתם מבינים הוא כבר מזמן לא שם כי הוא לא נתפס יותר כסמים אצלם, ולכן ה-MD והקטמין נכנסו, צריך לתת לזה תשובה. הדבר האחרון זה הנושא של התקציבים, לא יעלה על הדעת שזה יישאר באיזו שורה אחת כמו שמי שקרא היטב את החוק להיעדר הפללה יודע שבסוף כתוב שם שכל התקציבים מהקנסות וזה ילכו כולם למניעה ולטיפול, אפילו שקל אחד לא הגיע לשם. צריך להסדיר בצורה מאוד מאוד מסודרת את הדברים האלה ולהיערך לדור החדש של נפגעי הסמים שהם נפגעי קנאביס שהם צריכים מענים אחרים, גישה אחרת. זה לא אומר לעצור. רק דבר אחרון אני אגיד, בקרב מקבלי החלטות אני חושב אבל לא פחות הורים למתבגרים ולצעירים ומשתמשים בעצמם, הערבוב הזה בין לגליזציה והיעדר הפללה וקנאביס רפואי הוא בלבול שגורם להרבה אי הבנה והרבה בלאגן בשטח, אני מתכוון של המשתמשים וההורים, ושם צריך לעשות סדר. תודה שנתתם לי זמן. תודה רבה. אני חושב שהתייחסתי קודם לעניין הזה אבל אולי אני אתייחס עוד פעם. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על לגליזציה וכשאנחנו מדברים על שינוי תפיסה של מדינת ישראל כלפי הקנאביס בחקיקה ראשית, אנחנו מבינים שאחת הסיבות הגדולות, ראשית כי יש מציאות, כולנו דיברנו על זה כל אחד בזווית שלו, אי אפשר יותר, המדינה לא יכולה לעצום עיניים לנוכח העובדה שיש מעל מיליון משתמשים שהם צורכים לצרכי פנאי. אני שם רגע בצד את אחוז המתמכרים, אני שם בצד את השימוש הרפואי כי הוא רפואי ויש לו צרכים אחרים, סיבות אחרות, גורמים אחרים וגם דרך רגולטורית אחרת לטפל בו. במשך המון שנים המדינה מפלילה אין-ספור אנשים, למרות שבזמנו עם גלעד ארדן עבר חוק שלא בדיוק גם מיושם כלשונו או כפי שהתכוון דאז המחוקק. ובסופו של דבר אנחנו גם רוצים לעשות את זה, וזה בעיני אחד הדברים החשובים, אני בטוח שזה יעלה פה מגורמים אחרים, על ידי ובמקביל לשיפור האופן שבו המדינה מתמודדת עם מתמכרים ומתמכרים, גם בהיבטים של תקצוב, דרך ההכנסות שנועה התייחסה אליהן, ודאי דרך מענים הרבה הרבה יותר טובים של משרדי הממשלה וגם של האפשרות של אותם גופים רבים, שלך ועוד המון גופים, לתת טיפול מיטבי. אני חושב שזה בא ביחד. כלומר מבחינתי זה ודאי לא מהלך סותר. כל הסיפור של בני הנוער, אני פשוט דיברתי על זה גם בדיון הקודם שעשינו בהקשרי לגליזציה, ותיכף נשמע פה את המרכז הישראלי להתמכרויות, אני מניח שבאופן יחסי בזה אנחנו רואים עין בעין, האופן שבו מתייחסים כרגע לבני הנוער. המיעוט הכמעט מוחלט של העיסוק בבתי הספר בסוגיית הקנאביס ובכלל בשיח על סמים, זה כמעט לא קיים, אף אחד כמעט לא מתעסק בזה. השאיפות שלי שאנחנו עושים שינוי חקיקתי זה כדי גם לאפשר טיפול הרבה יותר טוב בבני הנוער, בשיח עם בני הנוער, בקרב הצעירים ודרך אותן הכנסות באמת במיליארדים, בין 4-6, כל אחד מעריך את זה קצת אחרת, לייצר פשוט שינוי אדיר במציאות. אפשר ברשותך עוד חצי דקה. המספרים שאתה אומר, אני מכיר אותם היטב, הם אפילו יותר גבוהים. מעריכים בארץ שיש כ-1.5 מיליון צעירים נורמטיביים שמשתמשים, וגם אם נלך למספרים הנמוכים כי יש שנוקבים בהרבה יותר, שרק 10% ייפגע כי יש כאלה שטוענים שיותר, אז 10% מ-1.5 מיליון זה 150,000. זה לא דבר שאפשר לא להתייחס אליו. הדבר האחרון, קחו גם את ארצות הברית לדוגמה. מספר המדינות בארצות-הברית שאישרו כבר קנאביס הוא כבר 36 ולגליזציה רק 15. זאת אומרת גם ארצות-הברית יודעת לעשות הפרדה בין היעדר הפללה ולגליזציה. אנחנו לא לא יודעים לעשות הפרדה. אני רק חושב שאולי התיקון הדרמטי שיש לי למה שאמרת, הוא שאותם 1.5 מיליון ניקח אותם כדוגמה, הם קיימים כיום, כך שאותם מתמכרים שדיברת עליהם, בין אם הם 10% או יותר, הם קיימים כיום. אז השאלה מה נעשה היא קצת פחות רלוונטית. עכשיו יש בעיה. הבעיה היא גם עצימת העיניים וגם היכולת של המדינה לתת טיפול מיטבי למתמכרים/מתמכרות ולכן צריך לעשות שינוי ולהיטיב. אני לא יודע אם אתה מסכים איתי,

זה לא שאם עכשיו לא נעשה כלום אז לא יהיו 150,000 כאלה,

הם כבר פה נמצאים בשטח, חלקם מחפשים מענה, חלקם מקבלים אותו. אנחנו מסכימים על זה? אני אומר, אני מזמין אתכם לבוא לבקר שנוכל להרחיב קצת יותר. במסגרת של שתי דקות פה אי אפשר לצלול לעומק. אני שמח שאתה מסכים איתי. לא, סתם, בסדר גמור. אנחנו גם נבוא לבקר. באופן מברקי לחלוטין אמרתי את דעתי. לא, זה בסדר גמור. הכל ממש בסדר, זו הייתה הלצה. אני רוצה לעבור לאווי זיו מהמרכז הישראלי להתמכרויות.

אני גם לא הייתי קודם שדיברת אז זה תיקון גם מבחינתי. בסדר גמור. אני אמרתי שאני מביאה את הקול של השטח. כעובדת מהשטח, אני רוצה גם להביא את הקול של המרכז הישראלי להתמכרויות שיש הרבה בסיס לחששות סביב הלגליזציה. אני רק יכולה לחזור על כל מה שעמרי אמר, הבעיה היא לא עם החומר,

אותן אוכלוסיות סיכון שמשתמשים בחומר ואנחנו גם רואים במחלקה לתחלואה כפולה בלב השרון שמגיעים הרבה מאוד חבר'ה צעירים בעקבות התפרצות של פסיכוזה אישפוז ראשון, אז ככה ש- - - באיזה גילאים בממוצע? 20,

כך שזה מאוד מאוד מדאיג. אשפוז ראשון דווקא. אז החששות שלנו שסביב הלגליזציה הדבר החשוב זה להתוות תכנית מתוקצבת למניעה, הכשרה של אנשי מקצוע והקצאת תקנים לפסיכיאטרים בהתמכרויות.

מאחר והסצנה משתנה, גם אותם אנשי מקצוע צריכים לקבל הכשרה מתאימה. איך מתמודדים עם מתמכרים צעירים שזה אשפוז ראשון, או אלה שמגיעים למרפאה, איך מתמודדים עם המשפחות. זה מה שאנחנו מציעים, תכניות הכשרה עבור מטפלים. מכיוון ששוחחתי גם עם קולגות שלך מהמכרז, מה אתם חושבים שבכל זאת תהיה ההשפעה, אם נאמר והלגליזציה תהיה מנוהלת כך שהיא נותנת מענים יחסית טובים גם לדברים שדיברת עליהם, האם אתם רואים שזה יאפשר טיפול טוב יותר, טיפול פחות טוב? כמובן זאת הערכה. זה צריך להיעשות באופן מבוקר, מלווה, כנראה שאנחנו הולכים לקראת הלגליזציה, אבל זה צריך להיות מלווה מספיק טוב. ללא היערכות מתאימה אנחנו נראה איזו התפרצות לדעתי של, גם ככה יש סביבה כל כך קשה של שימוש בחומר רפואי. אנחנו לא ניכנס לכל הנתונים מהעולם, אבל כמעט בשום מקום ודאי לא רואים התפרצות בעקבות לגליזציה. יש מדינות שבשנים הראשונות דיווחו על עליה, אנחנו רואים עכשיו את רוב המדינות שהן, בטח בקרב בני נוער, מדווחים על ירידות ולכל הפחות סטגנציה. אני מבין את החשש, אנחנו אחראים ושקולים אבל צריך להגיד, הנתונים מראים דברים קצת אחרים, וממש רק לאחרונה פורסם עוד מחקר מאוד גדול שנעשה בארצות הברית.

יכול להיות שזה איזה שהוא חשש מ- - - כן, גם חששות כאלה, את רואה רוב היום שלך, אני אומר את זה לזכותך, ופוגשת את אותם אנשים שעליהם את חוששת, אבל בסוף כשבודקים המציאות קצת אחרת. זה מרגיע קצת, ואם תהיה מספיק היערכות של הצוותים, נוכל להתמודד עם זה. זו אחת הסיבות שאנחנו מתכוננים ופוגשים כמה שיותר כדי באמת לשמוע לעומק. נמצא איתנו גיל קיטאי בזום. אולי אני אדבר עכשיו? בסדר גמור. עו"ד חץ דוד, רק תאמר את תפקידך לפרוטוקול. אני יו"ר עלה ירוק. אני מתנצל אם אני עשוי להגרר לפאתוס, מכיוון שאני בניגוד לדוברים לפניי לא עוסק בעסק הפרטי שלי ואני לא עוסק ברצון החשוב מאוד לפתח תעשיה, ברצון החשוב מאוד לעזור לחקלאות הישראלית או לתעשיית הגמילה שהיא תעשייה מפוקפקת כשלעצמה, אבל לא זה הנושא. רגע, מה מפוקפק בתעשיית הגמילה? אני יודע מה תיכף תגיד וזה מצוין, רק אני סקרן,

מכיוון שאין לי מספיק זמן לדבר על זה, אז אני מזמין אתכם למפגש אצלנו בעלה ירוק, שלא כולל להציג אנשים עם פגיעות נפשיות ורגשיות שעברו התעללות בכל הילדות שלהם, ואז מפילים את כל הבעיות שלהם בכך שהם צרכו איזה שהוא חומר ועל ידי כך מתעלמים מהבעיות החברתיות האמיתיות שקיימות והתעללויות הוריות והתעללויות של החברה. אבל אני שם את הנקודה הזאת בצד מכיוון שלא באתי לדבר עליה, למרות שגם הסוגייה הזאת היא סוגיה שערורייתית שבה מפלים לרעה את צרכני הקנאביס וגם מצרפים אליהם בצורה שהיא די, אפילו הייתי אומר מרמה, צרכנים של חומרים סינתטיים שאין להם שום קשר לקנאביס והם לא קשורים לקנאביס. אבל שוב פעם, כמו שאמרתי, לא באתי לדבר על תעשיות למרות שספקי צרכני וצרכניות הקנאביס כן אני רואה בהם אנשים שאני מייצג אותם פוליטית. אבל מה שאני בא זה לדבר זה על צרכני הקנאביס. כי הסיפור הוא לא הקנאביס, הסיפור הוא לא אם הצמח הזה יגדל, אם הצמח הזה ייסע לחופשה בחו"ל או באילת. הסיפור הוא שיש פגיעה המונית בזכויות אדם בסיסיות של צרכני קנאביס. הסיפור הוא שיש מאות אלפי ומעל מיליון אנשים שצריכים לקום בבוקר בהבנה שהמדינה היא האויב שלהם, ושהמשטרה היא זרוע של אויב. אם מישהו לא מבין, אומר 'אה, אתה מגזים. מה אתה אומר 'אויב', זו מילה לא יפה'. אז אני אשאל אתכם שאלה. נניח שהייתם יודעים על איזה שהוא ארגון והארגון הזה היה רוצה לפגוע בכם, לקחת לכם את הכסף, להרוס לכם את החיים, למנוע מכם לעבוד, לתת לכם רישומים פליליים, להכניס אתכם לכלא. הארגון הזה הוא לא ארגון שהוא לטובתכם בשום צורה. צרכני קנאביס היום לא יכולים לקרוא למשטרה אם גנבו להם, אם פרצו להם לבית, מתוך חשש שיעשו להם בדיקה כי בדיקת קנאביס נמשכת חודשיים. צרכני קנאביס למעשה אסור להם לנהוג, כי המשטרה החליטה שאם מוצאים שרידים של חומצה שאומרת שאולי צרכת קנאביס בשבועיים הקודמים, זה גם מספיק כדי לשלול לך את הרשיון. צרכני קנאביס בקושי יכולים להתגרש, מכיוון שאם במהלך הליך הגירושין בריב על החזקת ילדים,

יגידו שהם צרכני קנאביס, אפילו ברשיון, רוב השופטים במדינת ישראל יגידו שיש בזה פגיעה בכשירות ההורית. כלומר אנחנו מדברים פה על אפלייה גסה ובוטה לכל אורך הדרך והשיא שלה, זה עבירה של שלוש שנות מאסר על צריכת קנאביס. תמיד אומרים 'מה, כל האנשים לא שמים חגורות בטיחות אז נבטל את העבירה?

בואו נשווה את עבירת הקנאביס לחגירת חגורת בטיחות, ואז 40,000 איש שיש להם רישום פלילי על צריכת קנאביס, רישום פלילי זה הגלייה. הגלייה בתוך החברה. אנשים שלא יכולים לעבוד, שמרחיקים אותם מכל מקום, שהם לא יכולים אפילו למצוא בני זוג, אלה דברים ממש בסיסיים, זה פשוט מעשה מכוער. מה שאני רוצה לומר, אני רוצה לפנות פה בעיקר לשתי מפלגות. קודם כל לליכוד ולאנשים פה, חברי היקר יואב קיש שעולה בכנסת ומתנגד להצעת חוק להפסקת ההפללה של צרכני קנאביס, רחמנא ליצלן, צרכני קנאביס כבר לא יהיו עבריינים שהעונש שלהם הוא שלוש שנות מאסר. ומה הוא אומר על גב הכנסת? הוא אומר 'איזה מן חוק זה, זה חוק לא טוב, אני אגיש חוק הרבה יותר טוב בשבוע הבא', ושבוע אחרי זה הוא מגיש את אותו החוק. אז אני כבר לא יודע לאן הגענו. ויש לנו את מנסור עבאס,

וזה בסדר גמור, סוחט את הממשלה בכל צעד ושעל שלה, והוא סוחט גם על העניין של הקנאביס, והוא מצמיד את זה לאסלאם, למרות שזה לא אמת. האיסלאם לא קובע שלוש שנות מאסר לצרכני קנאביס, הוא קובע 70 מלקות. איך אתה מצמיד 70 מלקות לשלוש שנות מאסר. זה איסלאם זה? למה לא מספיק לך חודש מאסר, ואז אין רישומים פליליים? אז הכל פה פשוט, צרכני הקנאביס הם אסקופה נדרסת של המדינה הזאת שאנשים לא הבינו שמדובר פה באנשים בעלי זכויות. ויותר חשוב מזה, מדובר פה ב-27% לפי הנתונים, של מדינת ישראל, שחותכים את החברה. כלומר האנשים האלה, רם שפע, אתה במפלגת העבודה, הצביעו לך צרכני קנאביס, אבל גם ליואב קיש וגם לבנימין נתניהו הצביעו צרכני קנאביס, גם למנסור עבאס, 44% מהמגזר המוסלמי הם צרכני קנאביס, גם למנסור עבאס הצביעו צרכני קנאביס. מה אתה אומר למצביעים שלך, לאנשים שאתה מייצג? גם לליצמן, גם לגפני הצביעו צרכני קנאביס, 24%, מה אתם אומרים להם? זה אנשים שלכם. זה לא האנשים שלי. הם הצביעו לכם, הם שייכים למגזר שלכם, הם מקשיבים לרבנים שלכם, לאנשים שלכם,

עיניהם אליכם. ואתם הופכים לראשי האויבים שלהם? נסה לתמצת, תחתור לסיום. אני מסיים. אני רוצה לשים את הנקודה. באמת, זה ממש חשוב שתהיה תעשיה טובה ובעיני גם האנשים שהיום מייצרים את הקנאביס באופן בלתי חוקי, צריך לנקות את הרישומים הפליליים שלהם ולהכניס אותם לתעשייה ולא להגיד שהבעיה זה הבדואים בנגב, שאני רוצה מפה לשלוח את תודתי להם על כך שהם עוזרים לצרכני קנאביס לקבל קנאביס איכותי. ומספיק עם זה בבקשה, ותפסיקו לעכב כי זו פגיעה, זו סחיטה בחיי אדם. אתם פוגעים בחיי אדם וזכויות בסיסיות. זה לא כסף. תודה רבה. תודה רבה. חלק גדול מהדברים שלך אני מסכים, אני חושב שיש עוול אדיר למאות אלפי ישראלים, ודאי אותם אלה שגם עצורים ומופללים, חלק מהדברים שאמרת אני חושב שהם קצת חרגו מהנורמה פה והרבה אישומים שאני לא יודע עד כמה הם בדיוק מדויקים, אבל על המהות ודאי אנחנו לא חלוקים בכלל. צריך לשנות את המדיניות של המדינה כלפי אותם צרכנים, בזה אנחנו שותפים מלאים, הדרך צריכה להיות כמובן מכובדת, גם לאותם מוסדות שעסוקים בגמילה, אנשים שעושים עבודת קודש, מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים, עם מדינה שגם אותם לפעמים היא קצת מזניחה. אז אני אומר את זה לך כשותף, אנחנו צריכים גם לדעת לכבד את הקולגות שלנו, והמהלך הזה צריך להיות בעיני כמה שיותר רחב. אגב, גם כלפי מנסור עבאס, אוקיי, כדוגמה. התפקיד שלי כשותף שלו לקואליציה זה להבין מורכבויות ולנסות לפתור אותן ביחד. לא לחפש את המפריד בינינו. ברוך השם יש כזה. אני רואה שאתה רוצה להגיב ואני אתן לך, אני רק אומר, אנחנו צריכים לדעת לכבד את השותפים שלנו. ודאי הפוליטיים, אבל את כולם. זה גם עובד יותר טוב בדרך כלל. יש לי כבוד מלא לא רק לשותפים הפוליטיים שלי, גם לאויבים של מי שאני מייצג. אויבים. כי צריך להבין. פה אתם מדברים על התקפה כוללת שמשתמשת בכל משאבי המדינה כנגד קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס. אבל את זה אנחנו מתכוונים לשנות. יש לי כבוד עצום גם לאויבים שלי. אני הייתי שוטר. במג"ב אמנם, בסדיר, אבל אני הייתי שוטר. אני יודע על מה אני מדבר. אבל אני חושב שגם יאיר לפיד וגם בנט וגם גדעון סער וגם האנשים שתומכים וגם מירב מיכאלי וגם ראשי הקואליציה, אני חושב שהנושא הזה לא כזה מעניין אותם. הוא לא אכפת להם, כי הם חושבים שזה 'מה,

איך אמרה הגברת בהתחלה, 'שלא יחשבו שזה ג'וינטים'. אז זה לא ג'וינטים, זה פגיעה בבני אדם, במאסרים. את זה היא אמרה דווקא כדי לחזק את מה שאתה אומר, אבל אני לא רוצה לדבר בשם כל המפלגות, אני מוכן להבטיח לך שהנושא הזה את מירב מיכאלי מעסיק, חוץ מזה שהיא נמצאת איתי הרבה שעות בשבוע ואי אפשר לא להתעסק בנושא הזה כשנמצאים לידי, אבל גם ברמה האישית. תודה רבה. חשוב מאוד.

קודם פניתי לגיל קיטאי ואני לא יודע אם הוא עדיין נמצא איתנו, אם כן, נשמח לתת לו את זכות הדיבור, אם לא, אפנה למישהו אחר. אולי נשמע את אורי מפורום קהלת. אני חושש לפני שאתה מדבר שיכול להיות שנסכים, אז אולי זו הזדמנות טובה. בבקשה. מצוין. אז תודה רבה ח"כ על רשות הדיבור. אני חוקר רגולציה במסגרת פורום קהלת. התעסקנו באמת רק בסוגים של לגליזציה ואיזה חוקים אפשר ליישם כדי להסדיר את השוק, לא עסקנו בהיבטים בריאותיים או חברתיים, זה לא משהו שאני אישית מבין בו אז יסלחו לי, אני אתעסק רק בלגליזציה. סקרנו כמה מודלים מהעולם ובלטו שניים במיוחד, אחד הלגליזציה בקולורדו שהצליחה והשני זה הלגליזציה בקליפורניה שהיא פשוט נכשלה וההבדל טמון ברגולציה שהחילו שם. בקולורדו יש כללים מאוד פשוטים, אם אתה רוצה לפתוח חנות לקנאביס, אתה צריך להגיש בקשה לרשיון, צריך לשלם אגרה, צריך לעמוד בכל מיני דרישות, גם בטיחותיות, שלא יגנבו לך את הקנאביס, גם לגבי העובדים, אתה צריך כמובן, אתה עומד בדרישות לגבי האיכות של החומר, שלא יהיה מעורבב בכל מיני חומרים אחרים. אבל בסך הכל זה לא מאוד מסובך, ופתחו הרבה חנויות קנאביס בקולורדו, יש גם מיסוי שמכניס הכנסות מאוד גדולות למדינה,

שהיא קולורדו, והתוצאה היא שכמעט כל הקנאביס שנקנה ונצרך בקולורדו הוא חוקי וזה מאפשר למדינה כמובן לפקח על זה, לפקח על האיכות, לפקח שלא מוכרים לקטינים וכדומה. בקליפורניה הנהיגו לגליזציה כמה שנים קודם לכן אבל קבעו רגולציה מאוד מאוד מורכבת, הכל למטרות טובות כמובן. התוצאה היא שגם מסובך לעמוד ברגולציה שהחילו על חנויות קנאביס וגם מאוד יקר. אז יש גם את העלויות הישירות של המיסוי, גם את העלויות העקיפות של עמידה ברגולציה והקנאביס החוקי בקליפורניה הוא יקר יותר. אני לא יודע מה לגבי האיכות אבל הוא יקר יותר מהקנאביס של השוק השחור, והרבה מאוד אזרחים בקליפורניה המשיכו פשוט לקנות מסוחרי סמים לא חוקיים, שקונים ממגדלי קנאביס לא חוקיים. ההערכות הן ש-80% מהקנאביס שנמכר בקליפורניה נמכר בשוק השחור. מה שזה אומר לגבי הממשלה הוא שאין אפשרות למנוע מכירה של זה לקטינים, אין אפשרות לפקח על האיכות, לא יודעים מאיפה זה מגיע ולאן זה מגיע, כמובן שאי אפשר להטיל מיסוי כי עבריינים לא משלמים מס, כי הכל מתחת לשולחן, וכל הכסף מהתעשייה הענקית הזאת מפרנס עבריינים. חלקם בסך הכל מוכרים קנאביס, חלקם אולי גם אלימים. אז זו באמת דוגמה על איך שהרגולציה, ככל שמנסים להחמיר יותר, ככל שמנסים לפקח יותר, מגיעים למצב שלא מצליחים לפקח בכלל והכל נשאר בשוק השחור. צריך להבין שזה תהליך די טבעי. יש למעשה אינרציה של השוק השחור. האינרציה זה שבני אדם ממשיכים לעשות את מה שהם רגילים. בכל ענף נורמלי אנשים נוהגים לעשות דברים בצורה החוקית, רק אם יש להם איזה תמריץ ממש חזק לעבור על החוק. בקנאביס כולם כבר במילא רגילים לקנות מסוחרי סמים שהם כרגע עבריינים ושהם קונים ממגדלים שהם כרגע עבריינים, ואם הלגליזציה לא תיעשה בצורה נוחה ופשוטה, יהיה קשה להיכנס לשוק החוקי, אנשים פשוט יישארו בשוק הלא חוקי. אנחנו הרכבנו המלצות כיצד לעשות לגליזציה בישראל, יש לנו נייר שהדפסנו ממש לאחרונה ונשמח לשלוח לכל מי שמתעניין. שלחנו תקציר שלו לכל חברי הוועדה, אשמח אם תעיינו. ההמלצות שלנו הן קודם כל שרישוי העסקים יהיה פשוט וקל.

אפשר וצריך להטיל דרישות על כל מי שעוסק בתחום, הן צריכות להיות דרישות שהן באמת חשובות ובאמת משיגות מטרה מסוימת ושהעלות שלהן היא סבירה. מיסוי שלא יהיה גבוה מדי, כי מיסוי גבוה מדי יביא להכנסות נמוכות ממסים, זה קצת פרדוקס אבל זה מה שקרה בקליפורניה. הם הטילו מיסוי גבוה על הקנאביס וההכנסות נמוכות כי הכל נשאר בשוק השחור. עוד דבר, לא להדיר אנשים עם עבר הפלילי מתעשיית הקנאביס. עשו את זה בהרבה מדינות, אמרו שכל מי שרוצה לעבוד בחנות לממכר קנאביס יכול, אלא אם כן יש לו עבר פלילי. אבל דווקא הרבה אנשים שהם היום בתחום הקנאביס, הרבה אנשים שיש להם אולי ניסיון בתחום יש להם גם עבר פלילי, ואת האנשים האלה היינו מאוד רוצים לראות יוצאים מהעולם הלא חוקי ועוברים לעולם החוקי ועובדים בעבודה מסודרת שגם משלמים בה מיסים. לכן אנחנו ממליצים לא להדיר אנשים כאלה. תנסה לחתור לסיום בבקשה.

המלצה אחרונה, זה הסעיף האחרון, להתיר גידול לצריכה עצמית וכן החזקה של 30 גרם או אפילו קצת יותר, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לאפשר לאנשים לצרוך קנאביס, לא רק למסור את השוק הלא חוקי לידי תאגידים גדולים, אלא לאפשר לכל מי שרוצה לעשות את זה, לגדל ולצרוך, במסגרת כמובן מה שיותר, אבל לא למנוע גידול בבית. אלה ההמלצות שלנו. תודה רבה. ההשקעה בנושא מבורכת. אני חושב שהמדינה צריכה להיזהר מלייצר תהליכים עם רגולציה כל כך מועטה כמו שהיית רוצה, אבל אני כן מסכים שסירבול ונסיון לשלוט בכל אחד משלבי התהליך לא יועילו. זה גם לא יוביל אותנו לשום מקום. זה דבר אחד. דבר שני צריך להגיד, נכחתי גם בחלק מהדיונים של הוועדה שהפיקה את דו"ח מררי וגם שוחחתי עם הרבה אנשים. יש גם

בסופו של דבר כדי שהחקיקה תשתנה משרדי הממשלה יהיו מעורבים ויש שם הרבה מאוד תהליכים שייקחו זמן. אני מדבר גם על הגידול הביתי שוודאי לא תמצא אותי בחזון למי שמתנגד לזה, אבל אני אומר יש הבשלה וצריך גם אותה לקחת בחשבון. אבל תודה רבה על הדברים שלך. אני רוצה לחזור רגע לעוד זווית בהקשר של המגדלים מכיוון קצת אחר.

תודה רבה על האפשרות להגיד ולהתייחס.

אני עומד בראש התנועה להגנת הציבור מנגע הסמים ואני אתן פה את נקודת המבט הפחות

יעזור, ברגע שאתה עושה לגליזציה אתה סותר כל חינוך שייעשה להסברה על נזקים של קנאביס, זה סותר לגליזציה. הצעירים ובני הנוער יתפסו את הלגליזציה כהיתר להשתמש בסם ולא משנה כמה יסבירו להם. אולי ההסברה והחינוך טיפה יוריד את זה, אבל בסופו של דבר השימוש יעלה. כולנו כאן מדברים, אני שומע שוב ושוב על קנאביס בעולם. אין לגליזציה של קנאביס בעולם. יש שתי מדינות בלבד שעשו את זה, קנדה ואורוגואי, המצב באורוגוואי קטסטרופה. אף אחד פה לא מדבר על אורוגוואי כי אנשים פה לא מכירים את המצב שם. בני נוער שם מסטולים בשיעורים והמצב שם הוא פשוט קטסטרופה, יש שם שימוש בסמים, כל סוגי הסמים כולל קנאביס, הכל זינק וקפץ, אז הגיע הזמן לפוצץ את הבועה הזאת כי עליה אף אחד לא מדבר. מה קורה בקנדה? פשוט דיברת על זה - - - בקנדה 13% עליה בשימוש בשנה אחת בקרב בגירים. אני מכיר את הנתון על 45% ירידה בקרב בני נוער, הנתון הזה מסומן בכוכבית על ידי הממשל בקנדה. הם מסמנים את זה בכוכבית ואומרים שצריך להתייחס לנתון הזה בזהירות.

אז בקולורדו לפני שנה- - - סליחה שאני קוטע אותך, אני רק רוצה לוודא. אתה התחלת להגיד שבוודאות, לא משנה מה, יש לגליזציה יש עליה בשימוש, אבל אמרת בצדק שהמחקרים, ממש המחקר האחרון בקנדה מדבר על ירידה של 45% בקרב שימוש בבני נוער.

כוכבית, לא כוכבית, זה הנתון שקנדה פרסמה. זה הנתון שהם פרסמו עם כוכבית. הם מתייחסים לנתון הזה בעצמם בזהירות, וצריך להבין - - - בזהירות זה בסדר, אבל זה הנתון שהם גילו.

כן, אבל יש נתונים מקולורדו שסותרים את הנתון הזה. יש נתונים גם מקליפורניה וגם ממדינות בארצות-הברית שסותרות את הנתונים האלה לגבי בני נוער, שלא לדבר על צעירים. כולם פה מדברים על בני נוער זה נכון וזה דורש התייחסות אבל מה עם הצעירים, בני ה-18, 25,

30. החבר'ה האלה נפגעים, מגיעים לתחלואה כפולה, יש למעלה מ-1,000,

1,000 נפגעים בתחלואה כפולה מקנבינואידים כל שנה. לפני עשר שנים היו 100. היום יש 1,000. חבר'ה צריכים להתעורר, כי לגליזציה זה נזקים. מדברים גם על ההכנסה האדירה שיש, שוכחים שכדי להילחם בשוק השחור אתה צריך להוריד את המיסוי, ואז ההכנסה הגדולה שכל כך בונים עליה לא תהיה. וזה גם לא יעזור, מכיוון שהשוק השחור תמיד יהיה יותר זול, ורואים את זה גם בקולורדו. הדובר הקודם דיבר על השוק השחור בקולורדו. השוק השחור בקולורדו פורח. יש להם שם נתונים על עליה בשימוש, על מכירות, על תפיסות ודיבר על זה התובע הכללי של קולורדו, רק לפני שנה בזום מול חברי הוועדה של הכנסת הקודמת והסביר שהם נדהמו מהפריחה של השוק השחור. מה שנאמר לגבי קליפורניה,

זה נתון רשמי וזה רק מוכיח עד כמה זה בעייתי, הניסיון הזה להקטין את השוק השחור. זה לא יעזור. אנחנו נטבע פה בתחלואה, אנחנו נטבע פה בנפגעים וכל החינוך וההסברה יהיו כוסות רוח למת. בואו נדבר רגע על צה"ל. המצב כיום בצה"ל זה שבכל היחידות הקרביות של צה"ל יש משתמשים בסם. אם אנחנו נעשה לגליזציה וגם אם נגביל אותה למעל גיל 21 המצב רק ילך ויחמיר, אנחנו נמצא צה"ל מסטול מול חיזבאללה צלול. זה מה שיהיה פה. ומה קורה עכשיו? זה כבר קורה היום, והמצב רק יחמיר. צריך לזכור שחלק לא קטן בצה"ל הוא מעל גיל 21. אם היום כבר יש שימוש בקרב חיילים קרביים, המצב יהיה הרבה יותר גרוע כאשר תהיה לגליזציה כי לגליזציה זו לגיטימציה לשימוש בסם. זו הסיבה אגב שצה"ל מתנגד ללגליזציה, אבל משתיקים להם את הקול. אף אחד לא משתיק אף קול, אגב, אני לא יודע מי. גנץ למיטב ידיעתי תומך במערך הזה, לצבא קשה להתמודד מול שר בטחון שמצדיק אותו. רק רגע, באופן כללי העובדה שלשר יש עמדה לא מעידה על כך שהוא משתיק מישהו אחר. זה שהוא תומך במהלך זה בסדר, לצה"ל יש את הזכות וודאי ככל שהתהליך יתקדם ברמה החקיקתית אז בוודאי שהם יביעו את דעתם בדיוק כמו כל גוף אחר. אז בוא נדייק בפרטים. אף אחד לא משתיק. אני רק אומר שמידיעה אישית צה"ל מתנגד למהלך הזה ובצדק, כיוון שזה מזמין אסון על המדינה ועל החברה בישראל. הדרך להתמודד עם הכמות של הסמים, הכמות של הקנאביס שנמצאת כבר במדינת ישראל כרגע זה לא לגליזציה. זה חינוך, זה הסברה, זה להשקיע, מה לעשות, משאבים ולא כל כך הרבה, כדי לעצור את השימוש ולהסביר. בני הנוער היום - - - אני יכול לשאול אותך שאלה? אני קוטע אותך הרבה אבל אתה מציג עמדה סופר חשובה והיה לי חשוב לשמוע אותך, באמת אני רוצה לשמוע מה לדעתך יכול לעזור. אתה מדבר על תופעה, כולנו יודעים אותה אבל גם אתה מתייחס אליה. תופעה רחבה בכל מקום. בצה"ל, בכל חלקי החברה הישראלית. מה אתה מציע לדעתך שיפתור את זה. אני לאו דווקא מסכים אבל אני מנסה להבין. מה ההצעה? קודם כל צריך להתייחס לנתון שאתם חוזרים עליו ללא סוף. 27% משימוש זה בקרב בני 18-65, זה לא בקרב בגירים. 27% זה שימוש לפחות של פעם בשנה. לפחות פעם בשנה זו רמה של התנסות. לבוא ולהציג את כל עם ישראל כמשתמשים בסם באופן קבוע זה לא נכון. הנתון הזה הוא נתון שמעוותים אותו. א.זה נתון מלפני כמה שנים, ב. אני מזכיר לך שלמרות שהמחקר הזה היה אנונימי, ככל הנראה כמו כל דבר אחר, מדובר בלענות תשובה על 'פעולה לא חוקית שביצעת' ולכן כל חוקר שידבר איתך יגיד לך שככל הנראה יש הרבה יותר מאותם מדווחים, אבל זה רק כדי לסבר את האוזן. יש גם טיעון הפוך שאמר ג'ורג', התובע הכללי של קולורדו, הוא אומר שבני הנוער משקרים בסקרים האלה ולכן בסקרים האלה מקבלים נתונים על שימוש פחות בקרב בני נוער אחרי לגליזציה, בעוד שבפועל השימוש גבר כי יש סקרים האחרים שמעידים שהשימוש עלה בקרב אותם בני נוער שהסוקרים אומרים שהם אמרו להם בשאלון שהם משתמשים פחות, אגב הטיעון מקודם. אבל אם אלך רגע למה ששאלת מה צריך לעשות כדי להתמודד עם הקנאביס, דבר ראשון צריך לעצור את ההטעייה שקיימת היום בכלי התקשורת שלה שותפים גם חברי כנסת ושותפים גופים עם אינטרסים כלכליים, אני מדבר על תעשיית הקנאביס הרפואי שזו בעצם תעשיית טבק מס' 2, תעשיית טבק מס' 1 משתלטת עליה בארצות הברית וזה גם יקרה בארץ, אנחנו נמצא את עצמנו עם תעשיית קנאביס רפואי תחת שליטה של הטבק, ואת אותם טיעונים שלפני 50 שנה אמרו על סיגריות, אומרים כבר היום לגבי הטבק. שיש מחקרים שסותרים, אף אחד לא מדבר על כך שהמחקרים האלה ממומנים על ידי תעשיית הקנאביס הרפואי, אלה מחקרים שיש גורמים אינטרסנטיים שעומדים מאחריהם, וכל הסיפור הזה זה סיפור שיתפוצץ לנו בפנים. כדי לעצור את השימוש יש לפעול בדרכים המסורתיות. יש להילחם על ידי משטרה, יש להילחם על ידי חינוך והסברה בקרב הצעירים ובני הנוער. אין דרכי קיצור. לגליזציה זה בדיוק ההיפך וכל מי שחושב שהלגליזציה תפחית את השימוש, זה כמו שאני אבוא ואטען 'ניתן לכולם רישיונות לנשק ואז כמות הנפגעים מירי בחברה תפחת'.

זה פשוט לא יקרה וזה יתפוצץ לנו בפנים. אני קורא מפה לכל מי שמתנגד לטעות הקטסטרופה של לגליזציה של קנאביס, ליצור איתי קשר ולשתף פעולה כדי לעצור את זה בכל הרמות.

אין אף מומחה איש מקצוע שתומך בלגליזציה. כולם או שמתנגדים או שמגמגמים פה ושם, חלק מהם שמענו פה בדיון, אבל כל בעלי המקצוע שעוסקים בסמים ובקנאביס מתנגדים לזה והם יודעים היטב למה הם מתנגדים לזה.

קודם כל תודה רבה על הדברים שלך, אני מאוד מכבד את עמדתך. חשוב לי להגיד, כמו שהערתי גם לעו"ד חץ שהוא מהצד השני, אני מעיר גם לך. להגיד בסופו של דבר שאין אף איש מקצוע שתומך זה א. עושה עוול לאנשי המקצוע.

אני אישית פגשתי, לא דיברתי בטלפון, פגשתי אנשי מקצוע שתומכים וזה פשוט מחליש את שאר הטיעונים שלך, אני אומר את זה בכנות, אין טעם להגיד משפטים כאלה כוללים, הם גם לא נכונים והם וודאי מחלישים את היכולת להקשיב לכל שאר הטיעונים שהצגת לפני שאת חלקם אני מקבל וודאי מעוררים חשש. אני לא מתעלם מזה, אני רק אומר לך את זה כשותף שלי לפחות להתמודדות עם הדילמה עם הסיטואציה הזאת, אין טעם בהכללות האלה. אין לי שם של בעל מקצוע אחד שתומך. בסדר גמור. כמובן שאני לא אנקוב בכל השמות של האנשים שדיברתי איתם אבל דיברתי עם הרבה, וחלקם ממש מובילים מרכזי התמכרות. תודה רבה. נעבור לזווית אחרת, אני אשמח לשמוע את עומר שחר, יו"ר מועצת התלמידים הארצית שנמצא איתנו בזום.

קודם כל אני רוצה להודות על ההזדמנות לבוא ולהשמיע גם פה בוועדה הזאת את הכיוון של הנוער. לפני זה אני רוצה להגיד שאם אנחנו נרצה עכשיו לגרום לדג לחיות בתוך שקית של מים,

חובה לסגור את כל החורים שמסביב בשביל שהדבר הזה באמת לא יפגע. אני רוצה להגיד מכיוון בני הנוער, אם בני נוער כיום ירצו להשיג איזה שהוא חומר,

הם ישיגו אותו. הם ימצאו דרך, אפשר היום בלחיצת כפתור, אפשר בבקשה מאחים גדולים או ממכרים שהם מעל גיל 18, זה היום מאוד מאוד זמין. אבל המטרה שלנו ולפי דעתי הדבר שצריך לשים לב אליו, זה לגרום להם לאותם בני הנוער, לא לרצות להגיע להשתמש בחומרים האלה, לא לרצות להגיע לתוך הדבר הזה. וזו צריכה להיות הסתכלות שהיא הרבה יותר קדימה. דיברו פה המון על חינוך, אבל אני אומר לכם, החינוך צריך ל - - - צריך ליצור מעטפת לא של פעם אחת בשנה, משהו שהוא תהליך, משהו שהוא מתמשך יותר, משהו שהוא כבר מגיל צעיר מסביר את הדבר הזה, מסביר את הסכנות, מסביר את ההשלכות של זה. משיחות שאנחנו ערכנו עם בני נוער שהשתמשו ואומרים לנו ומסבירים כמה זה פגע בהם, חשוב לדעת איך גם לתת להם את המענה הזה של לפנות לאנשים, אבל גם לתת להם את החינוך עוד קודם לדעת לעצור את זה ולא להתקרב בכלל. אוקיי. תודה רבה לך. קיימנו אתכם פגישה בנושא הזה, עם עומר כיו"ר ועוד כמה נציגים. בהקשר הזה מבחינתי הקול שלכם מאוד משמעותי והוא צריך להישמע. נמצא איתנו רן גורליק מנכ"ל קורונוס. רן, זכות הדיבור שלך אם אתה רוצה לדבר. לא, אין לי מה להוסיף.

גם טוב. בסדר גמור. הרבה פעמים אני מחפש אנשים כאלה. יש פה נציגים של משרד החקלאות? פשוט יש להם כמה זוויות שהן בעיני רלוונטיות לדיון, למרות שאנחנו פה שומעים הרבה מאוד מהחברה האזרחית.

אני אאפשר זכות דיבור גם לכאלה שלא נרשמו מראש. ירים יד מישהו שירצה להוסיף שהוא משמעותי בשבילו. שירה את כמובן גם תוסיפי. איתי רוגל בבקשה. אוקיי, אין פה הרבה מזל למי שרוצה לדבר היום.

לקראת משהו חדש,

וזה כולם יסכימו איתי,

כמו שאמר נציג מועצת התלמידים הארצית, כמו שאני מניח שיאמרו גם אחרים, מנגנוני

השפה המקצועית תכשירים, מתוך הנחה שקנאביס הוא סם מסוכן, זו הגדרתו בחוק נכון לעת הזו,

שהקנאביס, כמו תרופות אחרות, איננו תרופת פלא לכל

האיכותי ביותר תוך כדי בקרות שלא גורמים לו נזק, גם בהתחשב שהקנאביס עדיין, רוב הקנאביס נצרך בעישון ועמדת משרד הבריאות

ואני רואה פה את שירה,

רק נכון לעת הזו אין פתרון

סוגיית המחיר גם היא לנגד עינינו,

אבל אני מבקש להפריד את הדיון בנושא הלגליזציה או הצעדים לקראתה מנושא המדיקליזציה.

מה שקורה, והרבה פעמים קורה גם בתקשורת, והרבה פעמים אומרים לנו גם

והתעלמת מזה או לא התייחסת לזה. אז אני כן אשמח לשמוע אם אתה שבע רצון מאיך שהדברים מתנהלים כרגע, ואם לא, אני

מדובר במהלך מורכב מאוד שבסוף הוא יקר מדי, שמצד אחד אומרים מטופלים 'לאט מדי' אומרים חלק מהגורמים הרפואיים וגורמי ממשל לפעמים שהיק"ר זז מהר מדי, אנחנו מנסים לעשות את המהירות האפשרית

להפיכה של הקנאביס לפנאי למוצר צריכה, כמו לדוגמה מוצרי טבק

אנסה להסביר את זה מאוד בקצרה בשלוש דוגמאות.

גם ועדת מררי דיברה על זה, אנחנו רוצים שיהיה איסור מכירה לקטינים עד גיל 21,

מהלך שיאפשר בעצם לכל גורם שירצה למכור מוצרי עישון לעשות את זה בלי שום מנגנון פיקוח

כבר היום כל אחד מכם שייכנס לחנויות של מוצרי עישון, ימצא לפחות קיר שלם של מוצרים הנלווים לתעשיית הקנאביס. צריך לקחת

זה מה שפתחתי איתו קודם, צריך להבין שכבר יש בין מיליון ל-1.5 מיליון משתמשים. זה בדיוק להיפך. כאן צריך להכניס את הרגולטור ולהכניס

הרגולציה ולהכניס את התקנים ולפקח על כל הדבר הזה, כדי דווקא לשמור על בריאות המשתמשים. למשתמשים יש זכות לקבל תוצרת

כלומר יש מדיניות שהממשלה דאז הציגה, הממשלה הזאת מאמצת אותה, אני וגם ח"כ שרן השכל שהחוקים שלנו, היוו את

תודה ותודה רבה על הדיון החשוב. אם זה בסדר, אבקש להעביר את זכות הדיבור לאיתי רוגל מחברת בזלת שהיא יצרנית בעצמה ולא הצליח לדבר קודם. תודה.

אבל מכיוון שקודם פניתי אליו אני באמת אאפשר את זה.

אחרי זה אתייחס למה שאמרת על הביקור

האם מישהו יעלה על הדעת שאיזו שהיא חווה תעמוד בסטנדרטים כאלה? מפעל הוא מעבר להכל מלבד הצרכים או השיקולים המסחריים שלנו, אנחנו בסופו של דבר גם זרוע של הרגולטור כדי להבטיח

בסדר,

זה לגיטימי, זה לא נגזר מזה. המטרה היא אחרת, המחשבות הן אחרות, אני לא חושב שזה נובע בכלל מאותו המקום, מי שיש לו צרכים רפואיים המדינה צריכה לעשות הכל

אני מבטיח לך שאם מחר זו תהיה החווה שתארוז לשיטתכם, על כל הקונספט הזה, שממנה זה יישלח לאן ש הוא, אם אתה חושב שזה יוריד כמה שקלים לשקית אתה טועה כי דרישות בקרת האיכות יהיו

זו הייתה הסיבה להערה שלי. אנחנו צריכים לסיים את הדיון עכשיו.

אני באמת במצב רוח טוב וגם יחסית יש זמן אז אתה תהיה האחרון. אם עוד מישהו רצה לדבר ולא הספיק אנחנו

יש אזרחים ואזרחיות שממשיכים לסבול וכל

זו היד שלכם שפועלת כנגדם. בזמן שאתם חושבים על השינוי יש אזרח או אזרחים שעוברים חיפוש משפיל ברחוב, ברכב ואפילו בבית שלהם בעקבות שימוש בקנאביס,

אני חושב שאתה מבין גיל, שיש יותר ויותר חברי כנסת שדעתם דומה לשלך, בטח ביחס להפללה, ואני מקווה שהיא

אני משתוקק שזה היה לוקח הרבה יותר מהר ממה שהמציאות מכתיבה לנו. מה לעשות, הכנסת היא מקום שלא הכל קורה בו בקצב שאנחנו רוצים, אני יכול לתת לך עוד אלפי דוגמאות לדברים שהם גם דחופים וחשובים